אדוני,

לפני יומיים הייתה בחדשות ידיעה שהמדינה רוכשת 30 מיליון בדיקות אנטיגן בעלות של ארבעה שקלים לבדיקה. אז אני לא מבין איך מארבעה שקלים שהמדינה רוכשת אנחנו מגיעים למחירים ברשויות של 40 ו-50 שקלים לבדיקה. אני מבין שזה לא יכול להיות ארבעה שקלים למכירה ואולי גם לא עשרה, אבל 20-15 שקלים. אנחנו כל הזמן נופלים על הדבר הזה. לא מדובר במותרות. מדובר בכלי שעוזר לנו היום להתגבר על המגפה. אני קורא גם למשרד הבריאות וגם למשרד האוצר להתערב ולבחון את הנושא כדי שנוכל להגיע למחירים סבירים גם לצרכן. בדיקות אנטיגן היום הן אחד הכלים החשובים בהתמודדות שלנו מול הקורונה. המחיר לא מפוקח, נכון? לא מפוקח. אני גם לא בדיוק תומך במחירים המפוקחים. מצד שני זה גם לא סביר שהמחיר יגיע פי עשרה מהמחיר שהמדינה משלמת. הנושא השני לא בהכרח קשור לוועדת הכספים אבל אני מבין שברגע האחרון קבינט הקורונה נסוג מהכוו נה להחריג את השטחים הפתוחים של המסעדות ובתי הקפה מתחולת התו הירוק. אני דיברתי על זה לא פעם בוועדת חוקה וגם כאן. אין שום צידוק אפידמיולוגי להמשיך לפגוע בבעלי עסקים במסעדות, בבתי קפה, באטרקציות ואני קורא שוב גם לשרי הקבינט וגם למשרד הבריאות להתעשת ולהחריג את שטחי ההושבה הפתוחים של מסעדות ובתי קפה מתחולת התו הירוק. זה המעשה הנכון, והוא בהחלט יקטין את הפגיעה בבעלי העסקים.

אני חושב שאתה מבטא משהו שנראה לי שהוא קונצנזוס כאן. רק שזה לא קורה. כן, רק שזה לא קורה. זה יגיע לוועדה בכנסת ויכולים לקרות שם דברים. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, סוגיית המעונות זה היום השלישי של השביתה של המטפלות במעונות היום. עשרות אלפי ילדים בבית, ונראה שהממשלה בתרדמת. נראה שלא מוכנים להגיע לאיזושהי הידברות. משקיעים כל כך הרבה מיליארדים באפיקים לא רלוונטיים מכוח כל מיני הסכמים קואליציוניים. אבל את אלה שמטפלות במסירות בילדים של כולנו מפקירים לנפשן. כדאי שתצא גם מכאן קריאה, אדוני היושב-ראש, שחייבים לשים לזה סוף ולהגיע להסכמות ולחזק את המטפלות. עד כמה שאני יודע כן מתקיימות פגישות וגם אתמול הייתה פגישה. אני נאלץ להסכים עם דבריו של שלמה קרעי.

דווקא לא קשה. זה דווקא בסדר גמור. איך אתה מרגיש, קודם כול? אין ספק שהנושא הזה הוא נושא מורכב שהממשלה חייבת לתת עליו את הדעת. השביתה הזאת לא הגיעה סתם, ואנחנו מדברים פה על אחת הסוגיות הכי בסיסיות ומהותיות בחברה הישראלית של חינוך בכלל אבל גיל הרך בפרט. ישבו אתמול כמה שעות, ושוחחתי איתם אחרי כן. כל סיעת העבודה התגייסה אתמול לנושא הזה ופגשנו אותם ועשינו גם זום בערב. לא הגיעו להבנות. אז צריך להמשיך באינטנסיביות גם מצד האוצר ומבחינתנו כממשלה, וגם מצדם להצליח לייצר פשרה לגרום לזה שיוכלו גם לחזור אבל גם שהתנאים ישופרו. כמו שאני תמיד טוען בכל שביתה, תמיד אומרים ששביתה זה בעיתוי לא טוב. לא משנה מתי זה קורה, אני מוכן להתחייב ונזכיר את זה גם בשביתות הבאות.

זה חלק מהכלים שיש לארגונים וצריך לדעת לכבד את זה. ג'ידא, אימאן, יש הצעות לסדר? בינתיים לא. איזה מפרגן אתה בהצעות לסדר. אני אבוא יותר אם אתה מפרגן ככה בהצעות לסדר. איך אתה מרגיש? אנחנו ועדה מסודרת. מדברים לעניין. מרגיש כמעט מאה אחוז. לא מאה אחוז, אבל אני מחלים. זאת אחת הירושות שגפני הנחיל כאן בוועדה והיושב-ראש החדש לא התעלם ממנה. הוא המשיך בשמחה. חברי הכנסת צריכים לקבל מקום להתבטא.

כפי שאמרתי, אנחנו נתחיל בהצגת החוק. רשות המיסים, אני מבין שיש לכם מצגת.

רולנד יציג. אבל אני חושב שאנחנו בהתקדמות מאוד ניכרת מול רשות המיסים בהצגת החומרים.

הגענו למצב שכמעט בכל הצגת חוק יש לנו מצגת. אני אגיד בכל דיון אנחנו מבקשים לפחות יום לפני כן להביא את המצגות. אנחנו יכולים לראות אותן? הן הגיעו ממש לפני שתי דקות.

אני מבין שעד הרגע האחרון היו כל מיני ניסיונות להגיע להסכמות, ויכול להיות שבגלל זה המצגת התעכבה קצת. בכל זאת אני מבקש לנסות להקפיד להביא לנו את המצגות לפני הזמן כדי שגם אנחנו נוכל להתכונן. בבקשה, רולנד, רשות המיסים. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חברי הוועדה, אנחנו מביאים לתיקון חקיקה את כל ההסדרה של נושא השותפויות לצורכי מס. אבל לפני שניכנס למה שאנחנו מציעים נדבר על הדין הקיים כרגע כדי לעשות סקירה ולהבין מה אנחנו רוצים לשנות,

שותפות כסוג של ישות משפטית לצורכי מס היא שקופה בדין הקיים, כלומר בשונה מחברה בע"מ שהמיסוי שלה נמצא ברמת החברה והיא משלמת את המס שלה בשונה מבעל המניות, שותפות לצורכי מס היא ישות שקופה כך שכל השותפים והשותפות, בין יחידים או חברות, משלמים את חלקם במס בגין רווחי השותפות. זה הדין הקיים. את הדין הזה אנחנו לא משנים, הוא נשאר במהות. הוא קיים ברוב מדינות העולם. כרגע בדין הקיים יש סעיף אחד קטן יחסית בפקודת מס הכנסה שבבסיסו נוצרות בעיות ובלגן. שלא נשכח שתי נקודות מרכזיות לצורך ההצגה של ההצעה לתיקון חקיקה: א', היות שהגוף הוא שקוף לצורכי מס, אם לגוף בשותפות יש הכנסה מעסק, לדוגמה, ואותו שותף הוא יחיד אז היחיד ישלם מס שולי על חלקו בשותפות, לפי מדרגות המס בסעיף 121 לפקודה. אם מדובר בעסק שמרוויח כמה מיליונים הוא ישלם 50%. יש שקיפות מלאה בין השותפות לשותף כך שמה שקורה בשותפות, אם זאת הכנסה עסקית, משתקף אצל השותף, בין השותף פעיל או לא פעיל, בין השותף הוא - - - מוגבלת רשומה או לא רשומה. לשקיפות לצורכי מס יש יתרונות ויש חסרונות. זה הדין הקיים. זאת נקודה ראשונה חשובה שתלווה אותנו במהלך כל הדיון. נקודה שנייה: פסיקה של בית המשפט העליון לפני כמה שנים שקובעת שנכון שהשותפות לצורכי מס היא גוף שקוף, והכנסה חייבת, מי שמשלם עבורה את המס הם השותפים, אבל היא גם גוף בפני עצמו לצורך, למשל, מי שנפרד מהשותפות. שותף שיוצא משותפות רואים אותו כאילו מכר את הזכות בשותפות, מעין מניה בחברה. בית המשפט העליון אימץ גישה שנקראת הגישה המעורבת. מצד אחד השותפות היא גוף שקוף לצורכי מס, ובפנים מסוימים היא גוף אטום לצורכי מס. זאת אותה פסיקה שנקראת "הלכת שדות" בבית המשפט העליון לפני כ-20 שנה. על בסיס זה כל המדיניות של החקיקה והחוזרים המקצועיים והרולינגים שניתנו מבוסס עליהם. זה הדין הקיים. אם יש שאלות על הדין הקיים אני אשמח לענות. אם לא, אני עובר להסדרה שאנחנו רוצים לעשות. החלק שאתה אומר שזה אטום.

לפי איזה מס משלמים? השותפות היא לא אטומה.

בחלק ששותף מכר את המניה שלו, שאמרת שהיא כן אטומה. לפי הדיון שהיה בבית המשפט העליון, אם השותפות היא שקופה המשמעות היא שאם שותף יוצא מהשותפות כאילו מכר את חלקו בכל נכס ונכס בשותפות. במצב ב', שנפסק בבית המשפט העליון בדעת רוב, היא שלא. אתה שותף בכל נכס ונכס אבל כשאתה יוצא מהשותפות רואים אותך כאילו מכרת נכס אחד. כמו מניה.

הנפקות שהייתה בבית המשפט העליון בתיק של שדות היא האם אתה לוקח בחשבון את ההתחייבויות של השותפות או לא. אם אתה שותף רק בנכסים אז אתה משלם מס רווח על כל נכס ונכס. אם אתה שותף בשותפות כמעין מניה בחברה שווי השותפות מנכה בתוכו את ההתחייבות. זאת המשמעות כרגע. גם את זה אנחנו לא משנים. אנחנו לא משנים לא את השקיפות של השותפות, לא את עצם זה שמדובר בזכות. רק שכל הדבר הזה נמצא בעולם של תורה שבעל-פה שהוא תוצאה של הפסיקה. בית המשפט העליון ב-2001 אמר שהגיע הזמן שהמחוקק יסדיר בלשון ברורה בחוק מה דינו של שותף כשהוא נכנס וכשהוא יוצא. למה הם צריכים את זה? אנחנו מחוקקים והם עושים מה שהם רוצים. אין פרשנות. סעיף 63 הקיים היום יכול לתת לו הרבה פרשנויות כי הוא מאוד ישן ומאוד צר בקריאתו. זה המצב הקיים. לגבי המצב המוצע. בתיקון המוצע יש הרבה סעיפים שנשענים כולם על סעיף 63. אבל לצורך הדיון כדי שנוכל להבין את ההערות שנקבע בהמשך, יש בו כמה דברים שכמעט לא קשורים זה בזה. אני אחלק את הדבר הזה לשניים ואפילו לשלושה חלקים: החלק הראשון של התיקון המוצע הוא הסדרה של כל מה שתיארתי כרגע. להסדיר בחקיקה מפורשת שהשותפות היא אכן גוף שקוף לצורכי מס, שהיא אטומה לצורך כניסה ויציאה של שותף מה קורה כששותף נכנס או יוצא. ההסדרה של הדבר הזה. בנוסף אנחנו גם מסדירים את עולם השומה של זה,

היום בדין הקיים היות ששותפות היא גוף שקוף אין לה תיק במס הכנסה, היא לא מגישה דוח למס הכנסה. יכולה להיות שותפות ענקית עם מחזור ענק אבל בגלל שהיא שקופה אין לה תיק במס הכנסה, אלא כל שותף מדווח בתיק שלו על חלקו ברווח של השותפות. אבל הוא כן מגיש את דוח רווח והפסד של השותפות כחלק מהדוח. אם השותף הוא שותף גדול בשותפות הוא יצרף את הדוח של השותפות לתיק שלו. אני זוכר את עצמי כמפקח צעיר ברשות המיסים עושה ביקורת לחברה שהיא שותפה בשותפות. היא הייתה שותפה קטנה בשותפות מסוימת, ולכן אפילו לא צירפה את הדוח של השותפות. כסף קטן, מה שנקרא. אותו בוס שאמר לי לטפל בתיק אמר לי שלדעתו אין כלום בתיק. מה גיליתי, לתדהמתי? שאלתי, תגידו, מה זה המספר הזה בשותפות?

שהשותפות מחזיקה שותפות שמחזיקה שותפות שמחזיקה שותפות. ואז באותה תקופה התברר שכמעט ¾ מפרויקטי הנדל"ן בתל-אביב רבתי הוקמו באמצעות שותפויות שאף אחד לא ביקר אותן, כי כדי לבקר את השותפות אתה צריך במקרה לעשות ביקורת לשותף. זה גם פיזור של הרבה שותפים שהם צדדים קשורים כדי שהתאגיד הענק הזה לא יהיה מתחת לרדאר של רשות המיסים. אבל צריך לציין שיש לה תיק במע"מ. בוודאי. יש לה תיק במע"מ אם זה עוסק. עם מספר ייחודי.

אגב, גם שם בגלל איחוד עוסקים הולכים לאיבוד. גם שם אם התיק הוא בתוך עולם של איחוד עוסקים אתה הולך לאיבוד כפול. במס הכנסה אתה לא יודע מי נגד מי, ובמע"מ יש הרבה עסקים שמעורבבים בתיק אחד. מבקר מע"מ שרואה איחוד עוסקים של מאה תאגידים ואומרים לו לבדוק את התיק הזה הוא נדרש לבדוק מאה תיקים, וזה לא נעים לפעמים מקצועית לעשות את העבודה הזאת. בהסדרה שאנחנו מציעים כרגע,

שבשותפויות האלה הגיע הזמן שיהיה תיק, שיהיה דוח ונוכל לבקר את הדבר הזה. כשאני עושה שומה לשותפות היות שמשלם המס הוא השותף ולא השותפות כמעט אוטומטית זה מושלך מידית לכל השותפים. היום האבסורד הוא שאם אני עושה שומה לשותף זעיר בשותפות גדולה כי אני לא יכול לעשות שומה לשותפות לא באופן אוטומטי כל השותפים מושפעים מהשומה כי צריך ללכת אחרי זה באופן פרטי לכל שותף ושותף בכל תיק שומה כדי להשליך עליו את מה שקרה לשותף בגין חלקו בשותפות. אז גם פה הסדרה ולהפוך את זה להרבה יותר ידידותי לסביבה בשני הצדדים. זה החלק הראשון של התיקון המוצע. אני קורא לזה הסדרה של שותפויות. אני אקבל הערות לגבי הפרק הזה. הפרק השני קשור לשותפויות כי זה עדיין יושב על בסיס התאגדות של שותפות. אני אחלק את הפרק הזה לשניים. אני קורא לו שותפויות השקעה. שותפות שיש בה שותפים. לרוב מדובר על שותפויות מוגבלות שחלק מהשותפים שמים כסף בשותפות, ומה שמעניין אותם בשותפות זה לא לנהל את העסק, אלא לקבל תשואה על הכסף הזה. את שותפות השקעה אני מחלק לשניים: בקבוצה הראשונה אני מכניס עולם שנקרא קרנות הון סיכון ו- private equity. בעשרים השנים האחרונות ניתנה הסדרה לעולם של קרנות הון-סיכון ו- private equityבמסגרת סעיף אחר בפקודת מס הכנסה שנקרא 16א ששם כדי לעודד את ההשקעות בגופים האלה ניתנה הסדרת מס גם לתושבי ישראל ובעיקר לתושבי חוץ. מה הייתה ההסדרה? מה ההחרגה בדין הכללי? הרי אמרנו שאם לשותפות יש עסק אז כל השותפים חייבים במס שולי כי הם שותפים בעסק. ההחרגה שהיסטורית ניתנה גם ל- private equity וגם לקרנות סיכון כפוף לתנאים מסוימים היא שאותם שותפים יראו אצלם את ההכנסה כרווח הון ולא כהכנסה מעסק. ואז אם זה תושב חוץ, לדוגמה, רווח הון אצלו בישראל פטור. ברוב המדינות בעולם תושב חוץ משלם את המס במקום מושבו, כך שבזכות ההסדרה הזאת שנעשתה בזמנו על בסיס סעיף הפקודה אפשר להגיד שעולם ההייטק הישראלי היום וגידולו במשך עשרים שנה וכניסה של כסף זר במיליארדים, התאפשר באמצעות ההסדרה הזאת. לפני כמה שנים מבקר המדינה אמר: אתם, רשות המיסים, נותנים את ההטבות. הוא חשב שהסעיף בחוק לא מקנה את הסמכויות האלה, ולכן ביקש שנהפוך את כל הדבר הזה לחקיקה מוסדרת. כלומר אין פה שינוי מדיניות, אלא כל התורה שבעל-פה שקיימת כרגע במשך 20 שנה הדרישה המשפטית של מבקר המדינה היא להפוך את זה לחקיקה. אני חייב לשאול, למה עכשיו? איפה הייתם 25 שנה? לפני 25 שנה חשבנו, ואנחנו עדיין חושבים, שהייתה לנו סמכות ופעלנו לפי סמכות. לפני כשלוש-ארבע שנים בא המבקר ואמר, לא. אנחנו לא מסכימים עם העמדה אבל קיבלנו את הביקורת. מאז ניסינו לעשות את התיקון הזה אבל בכנסת היה קושי להגיע לתיקון כלשהו בהיבט הזה, והגענו עכשיו. מבחינתנו זה שימור המדיניות הקיימת בעולם של הסדרת המס בקרנות הון-סיכון - private equity שיושבים שם המשקיעים הפסיביים - - כלומר משקיע זר לא ייפגע מהתיקון הזה. לא, לא. זה לקחת את מה שקורה היום ולהפוך את זה לחוק.

כמעט כמו שזה. יש שם התאמות, פיין-טיונינג. תוספת אחת לשאלת היושב-ראש אנחנו הגשנו הצעת חוק ב-2017 לתיקון קטן, לא תיקון נרחב, במה שנוגע לסמכות לתת פטור במקום החזר. זה עבר בקריאה ראשונה והוועדה לא קידמה אותו. אז, לשאלתך, כן הייתה יוזמה לתיקון. רק להתייחסותכם להתאמות, אתה יכול לפרט? אנחנו נגיע לזה ונפרט את זה. אני רוצה לציין לגבי private equity והון סיכון הצד השני של המטבע שזה הגופים שיהיו מושפעים מהחקיקה הזאת, עוד לפני הבאת החקיקה לחוק ההסדרים ישבנו איתם וגיבשנו את המדיניות החדשה שבגדול היא 95% מה שהיה פלוס כיוונון לפה או לשם. כך ששם אנחנו לא אמורים לקבל מהצד המושפע הערות כי אנחנו לוקחים את הצד הקיים, משמרים אותו עם כוונון שמקובל עליהם. זה לגבי החלק הזה. איך כל זה קשור לחוק ההסדרים כל ההסדרות האלה שהכול נשאר כמו שהוא? זה משפיע על התקציב השפעה גדולה. האקזיטים האלה כל שנה, יש קרוב ל-11.5 מיליארד

אבל בשנה האחרונה הפסקתם להשתמש בנהלים הקיימים? אנחנו קיבלנו עמדה של משרד המשפטים שהדבר הזה מחויב חקיקה ואי אפשר להמשיך איתו כמו שהוא. מתי עבר המסר הזה?

לא הייתה כנסת שנה-שנתיים. ובשנה-שנתיים האלה? נדמה לי שסמוך לפיזור הכנסת ה-20.

ודווקא עכשיו בחודש הלחוץ הזה - - אנחנו לא רוצים לזעזע את הענף - - המשכנו כרגיל. אנחנו נותנים - - - פטור ממס. אני מבין מה שאתה אומר אבל אני רוצה לסיים את ההצגה המקצועית כי נראה לי שהדברים מתחילים להסתדר בפאזל ברור.

אבל מה המצב היום?

הון. היום המצב קיים על בסיס rulings שניתנים בעולם מאוד צר של קרנות גידור שזה ניירות ערך סחירים בבורסה.

כמו שאתה שם את הכסף לברוקר שלך בבנק ומבקש ממנו לנהל אותו, והוא גם מריץ פעולות של קנייה ומכירה, זה הביזנס שלו. היות ששם אנחנו לא משקפים את הביזנס של הברוקר אליך בעולם של ניירות ערך סחירים היסטורית כי עד 2003 לא היה חיוב מס בבורסה אז העתקנו את המודל הזה לקרנות גידור,

לא, נכסים פיננסיים - - על נכסים פיננסיים בלבד? כן.

כנראה, לא יקרה, אבל נגיד שזה קורה.

מי האנשים שייפגעו ואיך הם ייפגעו? בצורה הכי פשוטה. בחלק השני של הדיון ביחס לדין הקיים

בחלק הראשון בהסדרה של השותפויות כל מי שנהנה ממערב

תגיד שכשאתה מדבר על עברייני מס אתה

אלא אלה שלא מדווחים.

זה ברור. מי שמדווח לא לפי הדין הוא עבריין. הדין היום קובע שבשותפות עסקית שיש בה שני שותפים יחידים, קודם כול היות שיש עסק בשותפות שני השותפים האלה חייבים במס

כן, כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. לגבי חלק ב' שותפויות השקעה שפיצלתי לשניים: private equity, קרנות הון סיכון ושותפויות השקעה בנכס פיננסי בעולם הזה אפס פגיעה ביחס לדין

- - - שלו קיימת. אבל עצם זה שאתה טוען שהסעיף הוא דרדלה אז לגיטימי שהנישום יביא חוות דעת. זכותך לבקר אותו. אתה צודק. בדיני המס מה שקובע זה החקיקה אבל אם יש בעיית פרשנות של החקיקה

אתה אומר שתיקח אותו לבית משפט על חוות הדעת שלו. יש בעל עסק שרוצה ללכת איתכם לבתי משפט? לא,

תגיד לי, אבל אם בית המשפט העליון פסק

יש

זאת הנקודה שנשארה לי עמומה. אבל אנחנו ניכנס לזה כשניכנס לתוכן העניין. שנייה, אדוני היושב-ראש. זאת הנקודה העמומה כי קיבלנו גם

זה עולם מוסדר. שותפות היא גוף שקוף.

כמה אתה משלם על השקעה בניירות הערך שלה? אתה קנית מניה בבורסה ומכרת רווח הון. זה לא הדיון שלנו. הדיון שלנו הוא על

לא, אמרתי את זה בבדיחות.

תמחקו את זה מהפרוטוקול. הדין לא הולך להחמיר. הוא הולך להחמיר עם כאלה

אמרת נדל"ן כעסק. אני אשלים ואענה לך על כל השאלות. אני מדבר על השקעות הוניות. אני אלך רברס. כשיש לישות מסוימת הכנסה

אצל יחיד מתחלקים בין מדרגות: אני הולך למדרגה הגבוהה 50% או 47% עם הכסף, והכנסה פסיבית שאצלה

אם לקרן נדל"ן יש פעילות עסקית בהגדרת המיסוי שלה כישות, כלומר מנגנון, אז אני שותף בעסק, ואתה כשותף חלקך בעסק הוא כאילו עסק

המשמעות המידית של יגיעה אישית בהשלכת המס היא מדרגות המס. מדרגות המס מתחילות אם אין לו יגיעה אישית מ-30%, אלא אם הוא פנסיונר כי אז הוא מתחיל את המדרגות בכל

אני נראה לך אחד שבורח? ככה נראה לי עד עכשיו. מהרגע שאני נכנס אני לא מצליח לקבל תשובה. אתה שאלת שאלה על

זה התיקון עם הזיקה העמוקה ביותר לתקציב מכל התיקונים. למה אתם לא מביאים את זה כל הזמן? אם זה התיקון עם הזיקה הכי גדולה לתקציב

וואי - - - 30 שנה לא הביאו את זה. מה קרה עכשיו? חבר הכנסת ינון אזולאי הביא את דעתו,

כדי שנגמור עם זה עכשיו. מה יש לך להגיד על זה, אדוני

בדיוק. כל הכבוד.

מותר לי לחלוק? אין בעיה.

תדע שאם אתה מתעכב עם פרקים כאלה זניחים בשוליים לא יישאר לך זמן. החל משבוע הבא נתחיל את הדיונים ב-8:00 בבוקר.

אפשר לעשות לפני זה ארוחת בוקר

נראה לך שאנחנו מבזבזים לך את הזמן?

שניים זה נקרא מינימום בחוק?

מניעת תכנוני מס,

אנחנו מיישמים אותו לגבי שותפים בקרנות השקעה קרנות private equity וקרנות הון סיכון. זה נתון כללי על פעילות של קרנות שקיבלו אישורים מאיתנו ב-12 החודשים

וגם הוועדה הזאת ביקשה מאתנו להביא את זה

שותף כללי דמי הצלחה. אלה רווחים של 20% שהשותף הכללי לוקח מהתשואה בהשקעה. אנחנו קובעים על זה שיעור מס של 15% בהתאם לאישורים שניתנים היום. זה גם המצב הקיים וגם מה שאתה רוצה.

אני מדבר

מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו,

לחלק השני יש שני חלקים: חלק אחד 2א זה קרנות הון סיכון private equity, 2ב זה שותפות

אנחנו מגבשים איזשהו פתרון שחברי הבורסה יוכלו להעניק לנו את היכולת ואת הוודאות התפעולית לגבות את המס. זה במסגרת החוק המוצע?

באישור ועדת כספים?

זאת אומרת שהחוק לא משנה את מצבם לרעה מהבחינה הזאת. הוא לא משנה את מצבם בכלל. גם לא לטובה. גיא, יש לכם

אם נחזור אחורה, חלק מזכויות היסוד של הפרט זה גם לבחור להתאגד או לא להתאגד. הצעת החוק בנוסח המוצע לוקחת בחשבון גם התאגדויות שלאו דווקא התאגדו מרצון,

יש פה עוד שאלות: מה המחיר המקורי של שותפות כזאת שלא התאגדה? איך אני קובע את מחיר המניה הרעיונית הזאת?

לא מסדיר את כל הדברים האלה, והוא גם לא מסדיר את אופן הייסוד

ברור שכששני אנשים יורשים נכס מאביהם זה לא הופך אותם באופן מידי לשותפים בשותפות עסקית. זה תלוי בהחלטה שלהם. יכול להיות

על עסק צריך דיווח מלא. אבל אם הם שותפים בנכס שמביאים הכנסה פסיבית אז עד חמישה אנשים,

הם בחוץ.

כלומר אם זה עשרה אחים זה נחשב לאחד, אז אין

שהשניים שעובדים עכשיו יחד יצרו זכות חדשה שמחזיקה את שני הנכסים. בעצם הקנית גם לשותף האחר,

זכויות במכונה שלך למרות שלא רצית לעשות את זה, רצית רק לעבוד

זה יכול להיות גם השכרה של בקתה, זה לא משנה ממה. לכן ההגדרות עכשיו הן רחוקות מלהיות מוסדרות.

אז אני מסביר משהו שהוא נכון להצעת החוק כפי שהיא רשומה, ואני אומר יותר מזה: הדוגמה של אדוני בדיוק מחדדת למה במקרים כאלה או במקרים של הורשה יכולה להיות ממש תקלת מס.

בגדולים הגישה המעורבת.

וזה מאפשר המון דברים: מאפשר הקצאות לצד ג', מאפשר את זה שאני כשותף מעביר נכס לשותפות, כלומר משתף את השותפים האחרים בבעלות חלקית על הנכס.

שינויי מבנה כי זה תאגיד. אבל, לפי מה שיוסי אומר, זה

אם שני שותפים החליטו לעשות ביזנס יחד יש פה קשרי שותפות. השאלה היא איך נתייחס לדבר הזה. לרוב הם עושים את זה באמצעות חברה בע"מ,

הוא דו-שלבי עם יתרונות וחסרונות. אם הם מחליטים לא להקים חברה בע"מ, אלא לפעול באמצעות שותפות רשומה או לא

אני רוצה לחזור לדוגמה של הלחם והפיתות כי זה נראה לי ברור לכולם. יוסי, מה אתה מציע שיקרה עם שני החבר'ה האלה? אני מציע שכל עוד אין התאגדות רצונית

אגב, גם פקודת השותפויות מדברת על התאגדות רצונית.

אבל אני אגיד יותר מזה יש גם מקרים נקודתיים אחרים שאני לא יודע כמה השקעתם בהם מחשבה, של שותפות שהיום נסחרת. דיברת על זה שהיא לצורך העניין קרן

עכשיו הייתה החלטה שלא נשתתף בהצבעות אבל אנחנו בהחלט נבוא ונעשה עבודה פרלמנטרית. כל הכבוד. אני מברך על זה. לכן אתה תראה אותי הרבה, ולכן אני הולך עכשיו לוועדה של מרב בן-ארי. אנחנו משתתפים בוועדות. אנחנו לא מצביעים בוועדות כי אתם דורסים

ניר פה והוא לא ידע על מה הוא דיבר אז עכשיו הוא צריך להגיד שוב.

אני גם מצטרף לדעתם של חבריי. אני מבין שזה בניגוד להסכם שהיה פעם.

אני מבקש התייחסות, וכמובן לעמוד בסיכום.

פה באופן כללי בחברה הישראלית זה לא קורה הרבה.

יש בה כל מיני סוגים, ולדעתי,

דבר טוב מבחינתכם. מה שמשתקף שמנסים לעשות זה להגיד שאין דבר כזה התאגדות חקלאית, האנשים שחברים שם הם לא באמת

אז באנו, שמענו ואמרנו, שומעים אתכם. קבענו בסיכום בוועדת שרים שעד לדיונים שיגיעו למיצוי אצל שרת הכלכלה לדעתי, היום

זה מה שהחוק אומר במפורש. בסדר. טוב מאוד, הבהרה חשובה. בכל זאת מה שחשוב לי זה שמכיוון שאנחנו לא עוסקים רק בסעיפים אלא

בדברי ההסבר אין התייחסות לזה שזה חייב להיות חלק מהמשא

כלומר שהתחילה תהיה רק על בסיס מה שנסכים בתקנות.

לא, יש סעיף תחולה שאומר את זה במפורש, שהסעיף לא יחול עד שלא ייקבעו תקנות שהן גם בהסכמת שרת הכלכלה, גם באישור ועדת הכספים ובהסכמת שר האוצר,

זאת בהחלט החמרה. הסברת יפה מאוד שאם רק קיבלתי ריבית אז

אני אשלם 50%. אז שים את ההחמרה הזאת,

נושא אחרון בנוסף כי אני לא אתייחס לכל החוק אלא רק למה

לקחנו יחד מוקד טלפוני, והמוקד הטלפוני הזה פועל. כל אחד מאיתנו משלם חלק מהשכר לאותה מוקדנית ואנחנו גם משקיעים יחד בשיווק. אנחנו שותפים או לא שותפים. מה קורה

אני שותף או לא שותף? אתה יודע, הדוגמה שלך מצוינת.

זאת הדוגמה שלך, לא שלי. השותפים ירצו לצאת כי יגידו, מה פתאום,

אתה יכול להסביר לי? זה מבחן מצוין אבל באותו מבחן מי בעל הפרי זה גם הסבת ההכנסות. אל תשכח גם את המבחן הזה.

יש לי בעיה בשיווק של זה ואני הולך עכשיו לג'ידא שיש לה מוקד טלפוני. אני אומר לה: ג'ידא אין לי כסף לשלם,

נתחלק חצי חצי ברווח בכל עסקה שתביאי

הוא מאפשר לאנשים לשתף פעולה.

השינוי המרכזי שצריך להיות בכלי הזה זה העובדה שהשותפות צריכה להירשם לצורך מס. רולנד הזכיר לכאורה את אותם

אבל לגבי הניסיונות בדלת האחורית לבוא ולהפוך כל שינוי ותזוזה, שזה היופי בשותפות - התזוזה הקלה,

בלי אירועי מס דרמטיים - יש כאן ניסיון

ליצור כאן כאילו מימשת משהו למרות שבפועל לא

כבר מהחלק הראשון כשמדובר על הגדרת שותפות,

הנושא הזה עולה פה כחוט השני לאורך כל השיח הזה. הדבר הזה לא ייתכן. תאפשרו דיון ראוי בצורה בסיסית

יע על העומק ועל המקצועיות והיכולת להגיע בסופו של דבר לחוק יעיל ואפקטיבי.

ואני חושב שאם נדון בחוק הזה חודש, חודשיים,

או האם

הניסיון להגיד שנעשה פה מחטף לא מקובל עליי כי אני בוועדה הזו לא עושה מחטפים. ייצאו מפה חוקים שלמים, מושלמים, אפקטיביים,

גם של

ולכאן אני רוצה להביא את הסיפור של מה שקרה בארצות הברית. למעשה, החקיקה הזו הולכת צעד אחר צעד אחרי

בארצות הברית אנחנו יודעים שהמערכת הזו לא עובדת. איך אנחנו

מצד שני,

אומרים: בואו נשנה את החקיקה הזו, להוציא שני דברים שמופיעים כרגע בטיוטת החוק שמוצעת לפנינו.

מתוחכמים ובמתכנני מס אגרסיביים, ולא כולם כאלה, אבל יש כאלה בעולם

ומצד שני, לדאוג שאין בו איזשהן פרצות,

שתי פרצות משמעותיות שעשויות להיות מנוצלות לרעה, ולמנוע

בגדול זה מה שאני רוצה כהערה להגיד על החלק המבני. יש עוד לא מעט הערות לגבי הקרנות. אני יודע שאחרים כתבו על זה יותר ממני,

אמרו כמה דברים שהמצב לא

אם אני מנתב יותר מדיי כסף למקום אחד בצורה לא מוצדקת, אני יוצר בועות. לכן, הדיון הזה הוא לא רק של דיון צדק,

והדבר הזה בעייתי כשמסד הנתונים הזה לא

ברוך השם, באמת הצלחה בעולם ההייטק ואנחנו גדלים,

מבחינת השדר לשוק.

אלא להפוך את הכול בהסדרה בחקיקה,

ומה שהפרופ' מציע פה זה לשקול מחדש את הפטור לתושב

אבל זה לא המצב במציאות. בהרבה מאוד שותפויות יש שוני בין החלק השותף ברווחים לחלק השותף בבעלות, וחשוב גם לשמר זאת מהרבה מאוד סיבות כי

היה שם עוד סעיף לגבי משיכות,

שמחייבים, לפחות לפי הנוסח המקורי ב-3(ט). אני חושב שזה סעיף לא סביר,

שיפור שירות, הגברת דיגיטציה. כך זה קרה גם בתחום הפנסיה ובירידה של דמי הניהול, וגם בתחום ה - - -,

הבנקאי. אקדים ואומר

כמו שאמר הפרופסור לפניי,

אם המשקיעים האלה רואים מולם שיעור מס גבוה של עד 50% בהצעה הזו, ולעומת זאת, יש להם

הוא שאל: האם הבורסה יכולה לספוג את כל הכסף הזה? גם הוא וגם חברת הכנסת שפק שאלו את השאלה החשובה הזו. התשובה היא שחלק מהכסף הזה אמור ללכת לאפיקים האלה. מה שעושים כרגע בהצעה הזו

יש פער אדיר בין מה שנמרוד מתאר לבין הרצונות והכוונות שלנו פה בהיבט הזה. אם אתה זוכר, כבוד היושב-ראש, בתחילת הדיון אמרתי שאולי נשמע שמדובר בהחמרה. אשמח לדעת מי הם אותם אנשים שמדווחים היום

ראשית, אמר רולנד בהגינות שהדין הקיים לא ברור.

אני ציינתי פה שורה של ענפי קרנות השקעה:

קרנות גידור, קרנות השקעה בנדל"ן. קרנות גידור מקבלות לפי רווח הון,

גם בחוק

ובחקיקה ראשית, ואת כל קרנות ההשקעה שיש - - - מה זה חוק יסוד? חוק רגיל אפשר לשנות בקלות. זה יותר טוב מתקנות. רועי כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שלום. קודם

מגיעה הצעת חוק בחוק ההסדרים שעושה הפוך - היא מייצרת עוד ועוד קושי כדי לשרוד אירועים שגורמים לכך שיש לך ירידה חדה בהכנסות לעומת שנים קודמות, ואתה לא יכול לנצל את העובדה שאתה יכול לקזז את אותם הפסדים.

יש פה החמרה בכל נושא קיזוז ההפסדים, שזה דבר שקורה בכל מדינות ה-OECD ובכל המדינות המפותחות. למעשה,

כלי לעזור לאותם עסקים על מנת לשרוד

לא, לא. יש שתי נקודות

יש את הנקודה שגיא ציין עכשיו,

אפשרות קיזוז הפסד מהעבר שלך. יש לך הפסד מהעבר, ועכשיו

כמו שאין הורשה של הפסדים לצורכי מס,

זה הרעיון. כמו שתיאר קודם פרופ' בנשלום, זה אחד מהכלים לתכנוני מס אגרסיביים.

ברגע שאנחנו מוציאים את אוכלוסיית הקטנים והבינוניים אז אין לנו את החשש

ועל פי הצעת החוק עכשיו יראו בו כאדם שיש לו הכנסה מעסק - זה עיוות קרדינלי. מה עושה קרן נדל"ן?

דוגמא. אסביר, ואדגים זאת באמצעות העיוות השני. העיוות השני נוגע לאפליה בין המשקיעים בקרנות הנדל"ן לבין המשקיעים

תמשוך אותם בשיעור מס מופחת של ריבית, החוק קובע היום שבמצבים כאלה אין שיעור מס מופחת על ריבית,

פעילות. כנ"ל - - - רולנד, אני שמח על התגובה. אלישע, הוא לא סיים. אם הוא שמח, גם אני שמח. אם הוא סיים את המשפט שלו, אני סיימתי.

מה שאנחנו

בואו ניקח את הריבית הצמודה.

אתה אחד מאין סוף משקיעים, 25%. בקרן הנדל"ן, כשאני אחד ממאה משקיעים, ובדרך כלל יש גם שותפות כאילו על חברות פרויקט עצמן, יש לי

אבל בדוגמה שאם לצורך העניין אותה קרן נדל"ן גם מחזיקה במניות של החברה הנדל"נית והיא גם נותנת לה הלוואה, אנחנו צריכים להידרש ולראות כמה אותה קרן נדל"ן מחזיקה בהון החברה הנדל"נית. אם היא מחזיקה מעל 10% אז יש פה הסטה של רווחים. אבל זה בדיוק העיוות. אני לא רוצה לתת שמות כי זה גנרי.

מה ההבדל בין אחד שמשקיע בחברה בבורסה,

לבין קרן נדל"ן בה אני גם כן משקיע אחוז מאוד קטן גם באג"ח וגם במניות?

אותו הדבר בקרן גידור, פשוט עם ניירות ערך. אותו הדבר בקרן נדל"ן. בואו ניקח את המקרה הפשוט שבו קרן הון סיכון משקיעה בסטארט אפ, קרן נדל"ן משקיעה בחברה שעושה תמ"א 38. הסטארט אפ היה צריך את קרן

אני לא מדבר על השותף הכללי - כלום.

על זה, אני מדבר על כלל המשקיעים.

לא מדבר על השותף הכללי - זו הנקודה.

אלישע, קודם כול, בהחלט הארת את עינינו.

אז תוציא את זה מחוק ההסדרים.

הוא עדיין צריך להיעשות כמו שצריך.

אדוני, עוד שתי הערות חשובות, אם אפשר. רשות המסים אמרו פה שהם הולכים להסדיר את קרנות ההלוואות, קרנות החוב בנדל"ן במסגרת

כיום יש כ-200 קרנות גידור. קרנות הגידור מנהלות כ-40 מיליארד שקל שווי נכסים. פעילות קרנות הגידור מהווה כ-30% ממחזור

השפעה שתהיה על משקיעי קרנות הגידור בעקיפין תשפיע על כולנו אם

הצעת החוק מתייחסת לכל הדברים האלה ואומרת שאם הממשלה והכנסת מעוניינים לעודד את הפעילות הזו, והפעילות הזו יכולה להיות קרן הון סיכון,

גידור, היא

אני מצטער שאני אומר,

אם מה שאתה אומר היה נאמר בחקיקה ראשית, זה היה מצוין. העניין הוא שהאמירה הזו לא נאמרה בחקיקה ראשית.

שעל בסיסם אותו משקיע יוכל לקבל את מעמד של רווח הון, על זה אין מחלוקת במהות. אלא מה?

אגב, וגם את זה אפשר לתקן בכנסת. הכול אפשר לשנות. אין הבטחה לשום דבר, אין יציבות לעולם.

אני מצפה מאוד שהוועדה וחברי הכנסת ידרשו מרשות המסים להציג את הנתונים האלה לפי שמקבלים החלטה. אני רוצה לתת דוגמה בולטת לניצול ציני

והיה על זה על דוח מבקר מדינה חמור, שמכרה את תנובה ברווח של

ושבאמת תשתית הנתונים תוצג בפני הוועדה לפני שתמשיכו באיזשהו דיון מהותי לגבי ההטבות שניתנות. אני חושבת שזה מגיע לציבור. תודה.

תועלת משקית,

הנתונים לגבי השפעת מאקרו של עידוד כניסת כסף להון סיכון,

הובאו בזמנו לכנסת. אין לנו בעיה להביא את הנתונים האלה שוב אם רוצים לעשות את הדיון הזה מההתחלה לגבי העידוד. אוסיף נקודה חשובה מאוד.

בואו ניישר את כולם. נחזור להיות מדינה שתגדל מלפפון ועגבנייה, ובעזרת השם, כך נוכל לצמוח.

מאיר, הבורסה לניירות ערך, בבקשה, שלוש דקות. שלום, מאיר יהודה ו - - -. לאורך השנים, ויעיד על זה רולנד, נדב,

יש שיתוף פעולה מלא בין רשות המסים לבין הבורסה לניירות ערך. לכן, הצעת החוק הזו, הנוסח הקיים לפחות, שיוצר אפליה לרעה של שותפויות המו"פ הנסחרות מול קרנות הון הסיכון הפרטיות, כשלהבנתנו, יש איזשהן הבנות בינינו לבין רשות המסים שיש לתקן את האפליה הזו בהצעת החוק הזה כבר עכשיו. אני שמעתי את נדב בהתחלה מציין שזה אולי נובע מבעיה תפעולית כזו או אחרת. אנחנו כבר הצענו שמיסוי קרנות ההון הסיכון הנסחרות יהיה בדומה לקרנות הנאמנות הפטורות עם חובת חלוקה, ולכן לא תהיה פה כל בעיה תפעולית. נתנו את הפתרון הזה כבר לפני מספר חודשים, אפילו מעל לשנה.

אנחנו חושבים שראוי ונכון למחוק את הסעיף שמתייחס לשותפויות המו"פ הנסחרות כחברה ולהחליף אותו במיסוי של שותפויות המו"פ הנסחרות כקרן נאמנות פטורה שחייבת לחלק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 המדינה לא נפגעת מזה. שוב, אנחנו לא מבקשים שום הטבה - - -, וזה אפילו לא פגיעה במיסוי הדו-שלבי, כי החברה עצמה שהשקרן משקיעה בה משלמת מס, ולאחר מכן שהקרן תחלק למשקיע, הוא ישלם שוב מס. יש פה מיסוי דו שלבי מלא. אם יתייחסו אליה כחברה יהיה פה מיסוי - - -. לכן, זה קריטי. הבורסה בשנים האחרונות מנסה לפתח את הנושא הזה, וזה ממש איזשהו מקל בגלגלים. אנחנו מבקשים הבהרה מדויקת בנושא הזה מרשות המסים, זו הערה ראשונה והיא חשובה מאוד מבחינתנו. ההערה השנייה מצטרפת לכל הדוברים. ברמת המאקרו, נזכיר שהנפח של קרנות הגידור בבורסה הוא מהותי, ולכן חשוב לפחות להקשיב להם ולטענות שהועלו קודם.

מקשיבים לכולם. תודה רבה. נבקש תגובה לחלק הראשון.

נדב התייחס, בתחילת הדיון לקרן הון סיכון נסחרת, שאנחנו כרגע בבחינה של פתרון הולם, גם במיסוי, לא רוצים לפגוע באף אחד, וגם בתפעול.

זה בטיפול בחוק הזה? גם. נגיד גם בפעם השישית, וברור לי שנצטרך להגיד את זה עוד עשר פעמים בדיונים הבאים, החוק לא משנה את המצב לרעה בהקשר הזה. לא, אני לא מקבל את מה שאמר גיא. אבל אני כן אצטרף לרולנד. אפילו היתה שיחה מקדימה, ואני לא מבין למה אנחנו מעלים את זה בפני הוועדה באופן מוחלט. בשיחה המקדימה נאמר ששותפויות ה - - - הנסחרות יהיה בחוק, יחויבו כקרן נאמנות פטורה שחייבת בחלוקה, - - תיזום הצעת חוק ותקדם אותה. - - חשוב שזה יהיה, בתנאים ובתקנות או בכללים, מה שאתם שרוצים, כי אנחנו נפתור לכם את הבעיה התפעולית, ואתם יודעים שאנחנו יודעים לפתור אותה. ככל שלא נפתור אותה, תחייבו את זה כקרן נאמנות חייבת, שום בעיה. אבל חשוב שייאמר לוועדה שאנחנו הולכים לכיוון הזה, ולא איזושהי אמירה כללית שבוחנים. קודם כול, זה נאמר, ונאמר שיימצא פתרון בחוק הזה. האם אני מבין נכון? החוק הזה מאפשר להביא תקנות כאלה, ואמרנו מספר רב של פעמים שנביא תקנות כאלה. נדב דיבר על בעיה תפעולית. אם אין לנו שום בעיה, אנחנו צריכים לוודא את זה, מסתמן שזה אפשרי באחד המתווים שפה עלו, אנחנו נדע להביא את המודל הכי טוב והכי נכון בלי עיוותים. אפשר לראות את התקנות לפני אישור החוק. פרופ' אליהו גילבאי, חברות הביטוח, בבקשה. אציג כבר בתחילת דבריי שאני פה מעלה בעיה שעלולה להיות מאוד מאוד חמורה. העלינו אותה בפני רשות המסים, שבהגינותה ציינה שזו לא היתה הכוונה שלה לפגוע - - -. אבל למען הסדר הטוב אני מעלה את זה כדי שהדברים יבואו אכן לידי ביטוי מפורשות בחוק שיחוקק. על פי הנוסח היום עלולה להיות פגיעה בכספי הפנסיה בגלל הבעיה שאציין בקצרה. בפקודה קיים סעיף פטור 9(2) שעוסק בפטור של קופות הגמל, שדרכו הציבור משקיע את כספי הפנסיה,

החוק הקיים, סעיף 9(2), קובע מספר תנאים לפטור. לדוגמה, הפטור שזכאית קופת הגמל, ובתנאי שאין המדובר בהכנסה מעסק שהיא עוסקת בו. אפרופו הצעת החוק הקיימת, שדובר עליה ארוכות מהבוקר, מדברת על כך שיהיה שיקוף של ההכנסה מעסק.

אם יש שותף בשותפות אשר בשותפות יש הכנסה מעסק, אז אותו ייחוס של הכנסה מעסק תשוקף, היא תיוחס למשקיעים אפרופו קופת הגמל. התוצאה הנוראית שיכולה להיות זה מיסוי של קופות הגמל. כלומר, פגיעה בכספי הפנסיה, וזה בעצם מיסוי נוסף. כפי שאמרתי, רשות המסים, להבנתי, ולא רק להבנתי, אמרה לנו שלא היתה כל כוונה לפגוע, ותכלית החוק לא היתה לפגוע בכספי הפנסיה. אבל כמובן כיוון שמדובר במשהו מאוד מאוד קריטי וחשוב לכלל הציבור, אני מעלה את זה על מנת לוודא שהדברים יקבלו ביטוי בחקיקה הסופית לכשתגובש.

אחרון הדוברים אילן פלטו, בבקשה. אהיה קצר ותמציתי. אני מייצג את שותפות המו"פ הנסחרות בבורסה בתל אביב. אומנם דובר על זה,

וגם רולנד על זה, אבל אני חוזר שוב. יש היום קיפוח של השותפויות הנסחרות לעומת קרנות הון הסיכון, למרות שזה צריך להיות בדיוק הפוך. המדינה צריכה לעודד את כל מה שציבורי, גלוי, שקוף ונראה, לעומת כל מה שנסתר מהעין בקרנות הפרטיות, והמדינה עושה בדיוק הפוך. אנחנו מצפים שבאמת יביאו בחוק הזה את הפטור שהבטיחו, שעל בסיסו הונפקו 13 שותפויות ציבוריות. הן הונפקו על בסיס ההבטחה של רשות המסים שהם לא ימוסו כחברות אלא כשותפויות. צריך לממש הבטחה שלטונית קיימת, ולא בתקנות. הזכירו קודם את חקיקת מיסוי על חברות משפחתיות. לקח עשר שנים לתקנות להגיע אחרי שחוקקו את החוק. אנחנו מבקשים שהתיקון לשותפויות יופיע במסגרת החוק, ייתנו להן את הפטור שמגיע להן, ושהובטח להן על-ידי המדינה, הבטחה שלטונית, ושניכנס לתוך החוק ולא בתקנות, חד משמעי. תודה רבה. כפי שאמרתי בתחילת הדיון, הדיון הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ויש הרבה מאוד שאלות ובהרבה מאוד סעיפים יש מחלוקות ואי בהירות. רשות המסים, אני מבקש לקחת את כל השאלות שנשאלו כאן, ונשאלו לא מעט, ולהכין חלופות ולהציג את החלופות בפגישה העבודה שנעשה. אם נראה שאנחנו מתקדמים לכיוון הסכמות, נוכל לקיים פה דיון נוסף כדי שנתקדם. תודה רבה לכולם. אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים לדיון בתקנות התעבורה בשעה 14:00. הישיבה ננעלה בשעה 12:25.